אני פותח את הישיבה בנושא המשך הפעלת ההסעות למערכת החינוך. בישיבה האחרונה ביקשנו מכם להיפגש ולנהל משא ומתן, מה התקדם? התקדם משהו? ישבתם בכלל? התקיימה פגישה של משרדי האוצר והחינוך יחד אתנו. האוצר הביע את עמדתו ואמר שמבחינתו אין בעיה להוריד את החסמים שמופיעים באותם מכרזים, מה שנקרא הגבלת המחיר וההצמדה. משרד החינוך שמע, ולדעתי רק דעתי הוא מסכים, הוא רק שואל מי מתקצב; ופה היה אני אקרא לזה פיצוץ בישיבה, היא הסתיימה בלי תוצאות, אבל יש איזה הסכמה על העיקרון מצדו של האוצר, זה מה שיש לי להגיד בסיכום של אותה פגישה. בסדר, שיורידו את החסמים האלה, מה הבעיה? זה גם הגיוני שזה ירד.

תריבו אחר כך על התקציב. אנחנו לא אמורים להיות באמצע. מה זה שייך לתקציב? אני לא מבין את העניין הזה. צריך לעשות את זה עושים את זה, יש לכם 80 מיליארד שקל תקציב, מה הבעיה? פתאום אתם מתווכחים על איזה 100 מיליון? לא, בשוטף, הוא מדבר על השוטף. למה כל דבר הולך קשה? גם מה שצודק, הולך בקושי אני לא מבין את העניין הזה. מה, אתם צריכים את הוועדה? הייתם צריכים לעשות את זה לבד.

לא צריכים את הוועדה בשביל זה. האוצר, תוך כמה זמן אפשר להוריד את החסמים האלה? אדוני היושב-ראש,

כדי שנדע בדיוק מה צריך לעשות, כי יש לי תחושה של איזה בלבול לפחות לי. בסדר, אבל תנו הוראה שכל המכרזים מתוקנים. מה המשמעות של הדבר הזה? אולי החלטת ממשלה, לא יודע מה. איך אתם רוצים להוריד את החסמים?

מה המשמעות של ההחלטה הזאת? מעבירים את זה בממשלה, כי היתה החלטת ממשלה בעניין,

זה מה שאמרתם פעם שעברה. מביאים החלטת ממשלה על ביטול ההקפאה הזאת ונגמר הסיפור. תעשו את העניין הזה, תנסחו את זה, תביאו לממשלה, הממשלה תקבל החלטה ובזה נגמר הסיפור,

אחר כך תריבו משרד האוצר והחינוך, ואם יש איזו עלות תקציבית, תראו איך אתם פותרים את זה, כי זה צודק.

אתם רוצים שנהג ההסעה שלוקח את ילדים יממן את המדינה? מספיק המחיר, שהוא הרבה יותר נמוך ממה שצריך. בסדר, גמור, אם האוצר מסכים, כל הכבוד לכם באוצר. תביאו את זה כהחלטת ממשלה, בסדר? אתם יודעים לעשות את העבודה, זה דבר חדש? אני אנסה לתת סקירה טיפה יותר רחבה. לגבי הסיפור של הצמדות, יש החלטת ממשלה האם נותנים הצמדות או לא נותנים הצמדות.

זה לא חל רק על הסעת תלמידים, אלא על הרבה מאוד תקציבים אחרים. לא נכון, במקומות אחרים זה בוטל, פה זה לא בוטל, וגם אתם יכולים במסגרת ההחלטה לכתוב שזה חל על זה, ואז זה לא חל לרוחב או לצד. אני אדגיש שכל משרדי הממשלה, למעט החינוך, משלמים הצמדה על פי הוראת החשב שלכם. הוראת חשכ"ל מחייבת הצמדה. תמיד כשאתם רוצים למנוע משהו, אתם אומרים שיש לזה השלכות רוחב. אתם יודעים מה? לצורך העניין תעשו אורך, רק בעניין הזה. אתם תביאו החלטת ממשלה, שבנושא של הסעות תלמידים, במיוחד בחינוך המיוחד, יבטלו את ההצמדות. צריך לחדד, שאת ההפעלה של המכרזים להיסעים ואת התפעול של ההיסעים עושה השלטון המקומי. כן, אבל הם אומרים שזו ההנחיה שהם קיבלו. לנו אין בעיה שהשלטון המקומי יעשה מכרזים עם רמת תמחור גבוהה יותר, אין לנו בעיה שהם יגדירו - - - איך? אבל זה מכרז, מה זה רמת תמחור?

אבל אתם קובעים מחיר מקסימום. לא כל המכרזים זה השלטון המקומי, אתה מכיר את זה. קודם כל זה מכרז, אז מה זה תמחור? אולי צריך להתחיל דווקא מהסיפור של המכרז, אני לא יודע איך זה לא הסיפור המרכזי. יש מכרז, במכרז קבוע מחיר מקסימום, כמו בהרבה מאוד מכרזים אחרים. אף אחד לא כופה על מישהו להגיש הצעה למכרז במחיר שהוא לא יכול לעמוד בו.

זה לא נכון מה שאתה אומר, מכיוון שפה זה לא עניין של מחיר, במחיר הם עומדים, הם רוצים הצמדה - הצמדות כמו שמקובל במקומות אחרים. על זה הם מדברים, המחיר עצמו, הבסיס שהם הגישו תקין, הם עומדים בזה, הם לא מתלוננים על המחיר הזה, אז אני לא יודע מה הטענה שלך, הטענה היא לא נכונה. - - - על המכרזים? לא, על ההצמדה. כן, אבל ממשיכים לגשת למכרזים החדשים. אין להם ברירה, הם צריכים לעבוד. זאת הפרנסה שלהם. אז מה אתה רוצה? אתה רוצה שהם ייתנו הוראה, שאף אחד לא ייגש לאף מכרז?

אני לא מבין את הטענה. אני חושב שאסור להם לתת הוראה כזו. למה לא? הם יתנו הוראה כזאת, אנחנו נבקש מהם לא לגשת, אתה רוצה? זה יותר טוב? אז מי יסיע את הילד? תסביר לי, מי יסיע את הילד? בחייך, איזה מן טיעון זה "למה הם מגישים"? בסדר, אז הם לא יגישו. אבל כבוד היושב-ראש, המינימום שאנחנו מצפים מהשוק הזה זה שכשמישהו ניגש למכרז, הוא יידע לעמוד במכרז, הוא לא יכול לבוא למכרז - - - אתה לא מכיר את זה מהיסוד. קודם כל, 12 שנה וחצי לא היה שינוי. אבל מי ביקש ממך - - -? אלי, רק תן לי לסיים. אתה לא נתת לי לסיים, ואתה אומר לי שהקשבת? אני רק עונה לך על הנקודה כדי לחבר אותך. אני אשמח גם לחבר אותך. ב-12 שנה וחצי האחרונות היה אחוז לפה, אחוז לשם. מה שקרה בחצי שנה האחרונה הציף את הבעיה בצורה דרמטית, זאת עליית ריבית, עליית דלק, עליית שכר. מדד לא נכון. המדד לא נכון? אין מדד. אתה לא יכול לחבר את זה למה שהיה ב-12 שנה וחצי. מדובר באנשים קשי יום, על החברות האלה שהתחייבו אלה נהגים, אלה אוטובוסים. יש עכשיו שינוי משמעותי, מה אתה רוצה? כשאתה באת לישיבה ואמרת שאין לך בעיה, למה התכוונת? שיש לך בעיה?

לי כמשרד אוצר אין בעיה עם זה שהשלטון המקומי - - - - ייתן את הכסף?

אמרו לנו לפני מספר חודשים, כשקיימנו על זה דיונים: משרד החינוך לא מאפשר לרשויות המקומיות להגדיל את הסך המקסימלי במכרז בהצמדה למדד. אמרנו: אם יש בעיה כזו, בוא נטפל בה. ביקשנו ממשרד החינוך שהוא יטפל בה, והוא מאפשר להגדיל. הוא לא מתחייב להשלים תקצוב בגין זה שהגדילו את ה- - - אז מי יתקצב את זה? אנחנו, הרשויות מתקצבות את זה. הרשויות מתקצבות את זה, ואין לי שום ביקורת על הרשויות, אבל צריך להגיד ביושר, שהאחריות על תקצוב הסעות היא אחריות של השלטון המקומי. לא נכון. לא, זאת אחריות לארגון, לא לתקצוב. הרשויות המקומיות הן רק גורם מבצע, זה לא נכון. זה לא נכון, זה לא נכון, הן לא רק גורם מבצע. אז תציבו קווי תחבורה ציבוריים, לא נצטרך - - - אז מה אתה רוצה?

גם יוגב ראש אגף תקציבים, שישב אתי לפני עשרה חודשים,

הוא אמר: נפתור את זה ביחד. אפשר לדעת מה העלות של זה? הפערים, נכון להיום, הסתכמו - - - לא על העבר, מעכשיו והלאה

לא יודעת מאות מיליונים, מאות מיליונים. זה לא מאות מיליונים. מאות מיליונים, על כלל השלטון המקומי מאות מיליונים.

לא, הוא מדבר על השוטף בשנה. שוטף, מה פתאום מאות מיליונים. שוטף לא יכול להיות מאות מיליונים, אז לא סתם להגיד דברים. זה לא מאות מיליונים, מה פתאום. הממשלה, מה התקציב לזה בשנה? 1.7 מיליארד - - - אז 5% מזה, כמה זה? העלייה זה 5%. כמו שאמרתי, זה נע בין 50 ל-70 מיליון שקל גג. כן, על מה אתם מדברים? מה מאות מיליונים? למה אתם סתם מפחידים את האוצר? סתם להגיד מאות מיליונים? אם התקציב זה 1.7 מיליארד, 5% מזה זה 85 מיליון. אתה צודק. 90 מיליון מה, זאת הבעיה פה? אבל 5% זאת לא הצמדה, זה סתם מספר. אם נותנים הצמדה - - - אני נתתי את זה כדוגמה,

יש נקודה נוספת שמאוד חשוב לחדד. אנחנו לא מעבירים כספים, אנחנו לא מעבירים תקציב ישירות לחברות היסעים. אל תעבירו, תעבירו לעיריות. אנחנו מעבירים לעיריות. נכון, מצוין. העיריות צריכות לקבל החלטה מה הן עושות עם

אף אחד לא הולך לרמות אחד את השני פה. אתם תקבלו החלטת ממשלה בעניין, כדי שמשרד החינוך ומשרד האוצר יהיו מחויבים וגם העיריות, העיריות יעבירו הוראה לתיקון תנאי המכרז באופן גורף מעכשיו והלאה, אתם תעבירו את הכסף והעיריות יתחייבו לכם, שזה ילך רק למטרה הזאת, ובזה נגמר הסיפור,

תיקון תנאי המכרז מכאן והלאה לא מטפלים בהסכמים הקיימים. לא, סליחה תיקון ההסכמים. תיקון המכרז אני מתכוון לתיקון ההסכמים.

למה לא? ועוד איך אפשר. אני לא יודע איך אפשר לתקן את המכרז.

אז אתם תמצאו פתרון משפטי. אם יש החלטת ממשלה, זה אפשרי. אני לא חושב - - - ברור, ברור. מרכז שלטון מקומי ייתן החלטה, ואז כל ועדת מכרזים.

רק ועדות מכרזים בכל רשות מקומית יכולות למצוא פתרון משפטי. כל ועדת מכרזים בכל עיר תקבל החלטה, ונגמר הסיפור ויהיה תיקון. זה פשוט מאוד, זה גם לא יותר מ-100 מיליון שקל, וזה צודק. אני לא מדבר על העבר, העבר זאת בעיה שלהם, אני מדבר על מעכשיו והלאה, וזה פתיר. מכל דבר אתם עושים עניין, אני כבר לא מבין את זה. הגורם המקצועי כאילו השתלט על עצמו, הוא כבר לא יכול לזוז בגלל השתלטות עוינת של המחשבה, זה משהו לא נורמלי.

אני רוצה לשאול שאלה. אבל גם אתם צריכים לתת את שלכם בעניין הזה, תפסיקו כל הזמן להגיד: אנחנו מנהלים את המדינה. אתם עושים את זה טוב, אבל על כל גרוש אתם - - - אנחנו מנהלים. אתם לא מנהלים, כי על כל דבר אתם רוצים תקציב מהמדינה, אז אתם לא מנהלים דבר, אז מספיק כבר עם זה. אתם גם צריכים לתת את שלכם בעניין הזה ולעשות מה שצריך. באיזה מקום נאמר שאנחנו צריכים לממן את המרכיב הזה? אתם לא צריכים לממן, אז לא צריכים אתכם.

אני לא אומר שאתם צריכים לממן, אבל יש בעיה. למה אתם לא העליתם את הבעיה?

כי אנחנו לא הכיס העמוק של הממשלה. אם הממשלה מאפשרת הסעה - - - אז אל תמכרו לי לוקשים.

נוח לכם שהם - - - אבל השלטון המקומי לא יכול להיות הכיס שיממן את העלויות האלה.

ועוד איך כן, משום שהיום אנחנו משלמים את הפער.

זה בסדר גמור. על כל דבר אתם רוצים כסף, תשאירו גם קצת לתושבים, לא יקרה לכם כלום. אני לא בא אליכם בטענות, אבל תפסיקו כבר להתייפייף כל הזמן עם העניין הזה, שאתם מנהלים את המדינה יותר טוב מהממשלה ואתם לא רוצים לעשות שום דבר. מספיק כבר עם זה,

גם אתם וגם משרד החינוך. כבוד היושב-ראש,

יוצאת רשות למכרז הסעות, עושה את זה כבר שנים. אז עכשיו יש בעיות, אני לא מבין מה את רוצה. המסיעים, לאורך שנים, מגישים מחיר. אחת הבעיות שיש במכרז זה גובה מקסימום. את אומרת בגלל שהם היו פראיירים, הם ימשיכו להיות פראיירים. שניה, לא אמרתי את זה. זאת הטענה שהאוצר העלה, גם את תומכת בטענה הזאת? אני לא תומכת בשום טענה, אני רוצה להציג רגע עובדות ולשאול שאלה. מה התפקיד שלך? סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה. בסדר, אז אני לא רוצה לשמוע. כבוד היושב-ראש, אני יכולה לומר משהו? לא, אני לא רוצה גם אתכם לשמוע.

לא, לא רוצה לשמוע עכשיו אף אחד. תקשיבו טוב, אם הם לא מסכימים להגיע להסכמה, אנחנו נגיש בג"ץ נגד המדינה, ועדת הכלכלה תגיש. אתם חושבים שאתם לבד במערכה. בגלל שהם פראיירים ומגישים כל פעם הצעות למכרז, אתם לא מתחשבים לא בעליית מחיר הדלק, לא בשום תשומה, כאילו זה אוויר. יש לכם פראיירים שמסיעים את הילדים.

אנחנו? כן, גם אתם.

אתם הייתם צריכים לבוא לממשלה. אני הייתי סגן ראש עיר. כשהיית סגן בראשון, שילמו את הדלתא מקופת העירייה בראשון לציון.

בסדר, אבל עשינו משהו. אתם מלמעלה לא מטפלים בכלום. אבל זה מה שאנחנו גם עושים היום. תראו לי פנייה. אתה ראית רשות שלא מסיעה את התלמידים שלה בגלל עליית המחיר, או שהיא משלמת את זה? תראי לי פנייה בשנים האחרונות, שפניתם על ההצמדות? כל שנה, כל חצי שנה מ-2012 אין שנה שאנחנו לא טוענים את זה.

לא על סעיף ההצמדות של חברות ההסעה, סעיף ההצמדות - - - סעיף ההצמדות עולה כל שנה מול משרד האוצר ומשרד החינוך במאבק של השלטון המקומי כל השנים. אתם כל שנה מתלוננים על ההתחשבנות ביניכם לבין המדינה, לא מעניינת אתכם ההצמדה. אני אגיד לכם את האמת, נמאס לי מהעניין הזה. אתם כל

משרד החינוך, האוצר והרשויות המקומיות לא יכולים כל הזמן לגלגל עיניים. אבל היושב-ראש, יש ממשלה שקיבלה החלטה - - - אז תביאו החלטת ממשלה. אתכם כל הזמן מביאים החלטות ממשלה, מה הבעיה להביא החלטת ממשלה? כל הזמן אתם ממציאים לי כל הזמן רוחב,

צדדים, אז תלכו על הקו המשווה. אני רוצה החלטת ממשלה, זה הכול. תקציב משרד החינוך גדל ב-20% בין שנת 2022 ל-2024. עזבו את העבר, אני מדבר על העתיד. תקציב משרד החינוך בין שנת 2022 לשנת 2024 גדל ב-20%. אז תפתרו את הבעיה ביניכם. תפתרו את הבעיה בין משרד האוצר פה, אבל קודם כל נתחיל מזה שבמקרה הזה העיריות לא צריכות לממן. זה שצעקתי עליהן, צעקתי עליהן. אתם צריכים לממן את זה, לא העיריות, אבל העיריות, עם כל הכבוד,

והן לא עשו את זה. נוח להן, יש להן פראיירים שמגישים הצעות, אתה מבין? ולא אכפת להן. נראה אתכם אם לא יסיעו אף ילד, איפה תהיו? מה תעשו עם ילדים בחינוך המיוחד? מה תעשו אם הם יעשו שביתה? אבל איך מסיעים? ההורים סובלים כל יום. גם הילדים שלי מוסעים. אני מעמותת לביא מעיריית ירושלים. אני אחראית על כל מערך המלווים, גם בראשון לציון. בחברה העירונית אני אחראית על כל המערך של המלווים, וחבל שבדיון כזה שמדברים על הסעות, קולם של המלווים לא נשמע. מלווים הם סוגיה אחרת לגמרי. את חושבת שבאתי מהירח? עזבי, אני לא רוצה לשמוע על המלווים. אנחנו רוצים לטפל כרגע בבעיית ההסעות, לא בבעיית המלווים. כמה זמן ייקח לכם להביא החלטת ממשלה? אני רוצה לדעת. אין לי מושג מה לכתוב. אין לך מושג, אתה רוצה שאני אנסח לך אותה? אם אתה לא יכול לעשות את העבודה, אני אעשה בשבילך את העבודה. יש לי - - - בפעם שעברה אתה אמרת, לא יודע מי אמר, שיש החלטת ממשלה לגבי ההצמדות,

התיקון של החלטת הממשלה לא מתקן בדיעבד מכרזים. אין צורך להמשיך בישיבה. החלטת ממשלה שמאפשרת את זה, החלטת מרכז השלטון המקומי שתקציב שיינתן לעניין הזה, יימסר רק לעניין הזה? מרכז שלטון מקומי לא מוסמך לקבל החלטות מהסוג הזה כלפי רשויות, שוועדות מכרזים יקבלו החלטות - - - סיימת?

שאנחנו לא מבינים כלום? לא, זה לא המעמד שלו. את כל הזמן לא נותנת לסיים, תני לי רגע לסיים, בסדר? החלטת המרכז שתעביר את זה לעיריות לעשות תיקונים בכל ההסכמים, זה מה שאני רוצה מכם תעשו את זה, בסדר? ומשרד האוצר ומשרד החינוך יסתדרו על התקציב ותעבירו את התקציב הזה לרשויות, והן יתחייבו שזה ילך רק לעניין הזה,

מותר לי לשאול שאלה? לא, אני לא רוצה לשמוע, אתם רק עושים בעיות. במקום לעזור לפתור את הבעיה, אתם עושים בעיות או משפטיות או - - - אז למה - - -? אז בואו קבלו החלטה - - - זאת ההחלטה שלנו, ואני רוצה תשובה תראו לי תוך שבועיים, שטיפלתם בזה. אנחנו לא יודעים לטפל בזה. אם אתם לא יודעים, אנחנו ננסח את ההחלטה. אדוני היושב-ראש. לא, סיימנו, אני לא רוצה לשמוע אף אחד יותר. לא בנושא - - - לא, בשום נושא. אימאל'ה... מספיק, די כבר.

אתם רוצים ש-12 שנה לא תגיע להם תוספת, בגלל שהם הגישו ומכרז? אין לכם בושה? איפה אתם חיים? באיזה מדינה אתם חיים? אני אומר לכם חד וחלק, תקשיבו טוב, אתם צריכים להשבית. הם צריכים להשבית את המערכת. זה הכול, תעשו פעולה, ממי אתם מפחדים? אני לא מבין את זה, די כבר, בושה וחרפה. בוא נראה אתכם בשנת בחירות, גיבורים גדולים כל ראשי הערים, נכון? מרוב שהם גיבורים גדולים, הם שילמו מהכיס שלהם במשך 12 שנה זה כי הם גיבורים גדולים. אתם לא צריכים לשלם, מעכשיו והלאה הם יתנו לכם את התקציב,

בוא נראה. רק תעשו את הפעולות שצריכים לעשות בכל עיר ועיר. אם יש איזשהו מקור משפטי, שמאפשר לפתוח מכרז על המחירים שלו, שוועדת מכרזים תקבל החלטה כזו. עכשיו אמרת שזאת לא סמכות של המרכז, נכון? השלטון המקומי לא ינחה לעשות דבר כזה, כי זה לא מעמדו. השלטון המקומי ינחה את העיריות לעשות את הפעולה הזאת? הוא לא יכול להנחות דבר כזה, משפטית אני לא מכירה דבר כזה. אם כך, אני לא רוצה להגיד לך שאת לא מבינה, בסדר? את חושבת שאת מבינה.

מזל שיש ועדת מכרזים ברשויות. עוד שבועיים דיון בעניין הזה. אני רוצה תשובות, וכל אחד יעשה את הצד שלו. אתם תשביתו את המערכת, תהיו אמיצים להשבית את המערכת. אם הם לא מוכנים ללכת לקראתכם, אתם תשביתו את המערכת,

בספטמבר זה יהיה חזק. בעיה שלהם, בוא נראה, גיבורים גדולים כל ראשי הערים, שלא נותנים הוראות. - - - הממשלה - - - בסדר, הבנתי אתכם. אתם גם צריכים להתבייש. במקום לבוא ולעזור לפתור את הבעיה, אתם מעמיסים. אנחנו צריכים להתבייש? תראה לי רשות שהביאה למצב של כשל - - - אתם מעמיסים דברים משפטיים,

איזה מצב משפטי? תראה לי רשות אחת, שמערך ההיסעים שלה לא פעל, כי הרשות לא שילמה. איפה יש דבר כזה? או חברה שהפסידה. אני אראה לך כמה כאלה מפסידים, את אומרת משפט שאת לא יודעת. מה שקרה בחצי שנה האחרונה, את אומרת דברים בלי ללמוד אותם. אני אראה לך את הנתונים, אז אל תגידי סתם משפטים. האנשים האלה מפסידים כסף. אני חזרתי מהצפון, נשבע לך, בכיתי בדרך. להגיד את הדבר הזה? אתם לא מחוברים לשטח. דרך אגב, מה שאמר ארגון המעסיקים שהוא כבול, כי אסור לו להשבית. מספיק כבר. הישיבה בעוד שבועיים, אני רוצה פה את שר החינוך ואת ראש אגף התקציבים, לא את הסגן, אלא את ראש אגף התקציבים בעצמו, ושגם ביבס יבוא לפה בישיבה הבאה. אתם תפתרו את הבעיה הזאת, עם כל הכבוד, לא משפטי. פתאום אתם לא נותנים הוראות לראשי ערים פתאום לא, בדברים אחרים נתתם הוראות. עם תאגידי המים, אמרתם לאף ראש עיר לא לשבת עם רשות המים. זה היה בסדר, נכון? כי זה התאים לכם. אנחנו לא יכולים להנחות רשות מקומית לקבל החלטות במכרזים שלה, זאת לא הסמכות שלנו. בסדר, בסדר, לא בסמכותך. תבקשי את היועץ המשפטי שלנו לנסח לממשלה את הניסוח של החלטת הממשלה. מכיוון שהם לא מסוגלים לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה בשבילכם,

אתם צריכים להתבייש, שאתם מבקשים מנהג שלוקח חצי מהמחיר על חשבונו ילד מהחינוך המיוחד בגלל שהוא היה פראייר להגיש הצעה במכרז. - - - לא נותן לנו - - - עזוב, שמעתי, כשאתם לא רוצים לעשות משהו,

אורך וכל מיני כללים מצחיקים, כמו בנושא של המזון, שהמחיר עולה כל הזמן ואתם לא עושים שום דבר. שום דבר אתם לא עושים, ממציאים לי המצאות, מביאים לי חוקים, שאולי יבואו לידי ביטוי בעוד ארבע שנים,

כשעד אז תשכחו מה היה. מספיק, תעשו את העבודה שלכם. כל צד צריך לעשות את העבודה שלו, מה זה הדבר הזה? אתם מרגיזים אותנו בצורה כזאת, שנתחיל להתנהג אחרת מול משרדי הממשלה וגם מול מרכז השלטון המקומי. מה, אתם אלוהים? לבוא ולהגיד: אנחנו הכי טובים? אתם לא הכי טובים, לכל דבר אתם רוצים את הכסף, אז אם יש כסף,

גם אתם מקבלים ארנונה, מקבלים היטלי פיתוח, מה אתם לא מקבלים, אז תשקיעו גם בזה, אם צריך,

למרות שפה אתם צודקים בכסף, אבל משפטית, פתאום: אנחנו לא יכולים ככה, כן יכולים ככה. יש לי הרגשה שאנחנו אומרים אותו דבר, רק אתה לא מוכן להקשיב לנו. בסדר, אין בעיה, לא רוצה להקשיב.

אני חייב להקשיב? לא, אבל זה חבל, חבל. בסדר, לא רוצה להקשיב.

כי לי נמאס שכל ישיבה באים עם אותן טענות. ביקשנו מכם לפתור את הבעיה, אז אתם באים לי עם אותן שטויות? אנחנו לא הוזמנו לשום ישיבה כדי לפתור את הבעיה,

אתם הוזמנתם כדי להקשיב, הבנתי...

די, מספיק, יש גבול. גם זה לא בסדר? לא הזמינו אותנו, לא לאגף התקציבים, אנחנו לא הוזמנו לפגישה הזאת שהתקיימה עם המסיעים. אני לא טיפלתי בהזמנות. אני מתארת לעצמי, רק שהשיח לא התקיים מולנו, אחרת היינו מסבירים. עכשיו יש לכם שבועיים, זה יתקיים מולכם. ברשותך, אני מדבר בנושא הבטיחות בדרכים, בכל מה שקשור להסעות תלמידים. אחרי שב-2020 10% מהאוטובוסים שנבדקו על ידי משרד התחבורה הורדו מהכביש בגלל ליקויים משמעותיים, ויש מספר שאנחנו יודעים שעוד לא התקדמו עם תקנות להסעות ילדים מגיל שלוש, עם התאמה לחינוך חינם, עם הקופסה הירוקה, עם מצלמות ועם הכול. אתמול בוועדת המשנה לא הגיע אף נציג מהשלטון המקומי, וכשהגיע תורו של נציג האוצר, הוא כבר לא היה בדיון. בוועדת המשנה שלך? שלי, של הבטיחות בדרכים. אולי לא קיבלו תקציבים. אני לא יודע, אני מנסה להבין איך אתם ישנים בלילה, כי אנחנו אמרנו שאנחנו נתחיל לוודא, שמי שאחראי אם הוא עושה מחדל, הוא גם ישלם את המחיר. איך אתם ישנים בלילה ומרגיעים אותנו, שהילדים לא ייפגעו בדרכים ובהסעות תלמידים? אני אשמח לדעת. זה גם לא הדיון, אז לא התכוננו לדבר הזה.

לא התכוננו, כי זה לא הדיון. אין בעיה, אפשר לדבר על עוד הרבה דברים, אבל זה לא הדיון, אני מצטער, אז אין לנו נתונים. קודם כל אני לא סולח לך, אני רוצה לדעת מה אתם עושים.

אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, אנחנו עושים הרבה מאוד דברים.

אני שמעון, מנהל אגף הסעות במשרד החינוך. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים. אני אשמח להעביר לך מידע, לא התכוננו לנושא הזה. אבל אתה מנהל אגף הסעות, אתה אמור לשתות את זה. הרי אם יש עכשיו סיכון, אתה אמור לא לישון בלילה עד שהילד יהיה בטוח. אני לא ישן בלילה,

אתה ישן הרבה יותר טוב ממני, אני מבטיח לך.

אתה מכיר אותי? וואלה, וואלה. אתה מקליט את השיחה? אדוני, תדבר בכבוד בוועדה הזאת לחברי הכנסת. אני מדבר אליך בכבוד. אתה לא תשווה איך אני ישן בלילה לעומתך, כי אתה לא מכיר אותי בכלל. אז אתה לא תגיד לי שאני לא ישן טוב בלילה, גם אתה לא מכיר אותי. אתה מתחיל לאבד את זה, אתה מתחיל לאבד את זה.

אני לא מדבר אליך, אני מדבר אליו. סליחה, מה זה אתה לא מדבר אלי?

אם הייתי מתכונן לדיון כזה, היינו מביאים נתונים, היינו מביאים אנשי בטיחות. מה זה אתה לא מדבר אלי? איזה זכות יש לך להגיד שאתה לא מדבר אלי? ברצינות, כאן בישיבה, באיזה זכות? בתור עובד מדינה, שואל אותך חבר כנסת בוועדת הכלכלה, יש לך זכות להגיד שאתה לא מדבר אלי כשאני פונה אליך? אני רוצה לדעת. הוא מנהל את הישיבה ואני עונה לך. יש לך זכות לבקש ממני משהו, שלא ביקשת מראש? אני לא ביקשתי מראש? באתי לוועדה, אתה ראש אגף. אתה לא ביקשת את זה ממני מראש, לא ביקשת. אתה בוועדה שאני חבר בה. תעשה דיון, נבוא עם נתונים ותקבל את כל הנתונים. מה זה הדיבור הזה? מה זה הדבר הזה? מה זה "מה זה הדבר הזה"?

תבקש ממנו. הוא לא התכונן, מה אתה רוצה?

והתשובה: אני לא יכול לענות לך? אני לא מדבר אליך? אחרי כל ההצגה שעשית כאן, אתה מקבל תשובה כזאת? בועז, ברור שלא, לא מקבל.

אז הוא פנה אליך, הוא לא מדבר אלי, אז תענה לו. הוא לא מדבר אלי, אומר לך עכשיו עובד מדינה, שהוא לא מדבר לחבר ועדה ששואל אותו שאלה, אלא מדבר ליושב-ראש תגיד לי איך אתה פונה, שאני אדע איך להתנהג עם כאלה אנשים.

אתה עכשיו מציג את הדברים כמו שנוח לך. אנחנו נטפל בעניין, עכשיו רק תענה לי על השאלה המקצועית ששאלתי: מה עושים כדי שילדים לא ייפגעו בדרכים? ברור לי שאתה לא מוכן, כי לא התכוננת לשאלה, אבל כראש אגף, אני מצפה לקבל תשובה מסוימת. אז אני עניתי, שאני עושה הרבה מאוד דברים, ואנחנו נשמח להציג את זה בדיון מסודר, כי אתמול היה דיון בוועדת החינוך של הכנסת ולא הגענו לזה, ויהיה על זה בעוד שבועיים דיון בראשות ועדת החינוך של הכנסת, ואנחנו נציג את הכול. אבל בועז מדבר על נושא של בטיחות.

אדוני היושב-ראש, לא התכוננו, אחרת הייתי מביא מכרזים. אני אומר לך שאנחנו עושים ימים ולילות בביקורות. אני אשמח לדעת כל מיני דברים, אני לא רוצה עכשיו נתונים. נכון שזה לא הדיון, אבל אני שואל שאלה. אפשר לקבל תשובה, לא תשובה של "תעשה דיון ואני אעדכן אותך". אנחנו עושים הרבה מאוד ביקורות, אנחנו עולים על הסעות ובאים בפתע לבתי ספר, ואנחנו עוצרים קבלנים. הרשות לבטיחות בדרכים מעבירה נתונים של בתי ספר לחינוך מיוחד, ואנחנו מקבלים תלונות מהורים על בטיחות, ואנחנו נוסעים ומוודאים. אנחנו משעים מלוות ואנחנו מפטרים נהגים, שהתנהגו בצורה לא בטיחותית. יש הנחיות ברורות לנושאי בטיחות בדרכים? יש הנחיות ברורות - - - יכול להיות של ילדים שנוסעים בלי חגורת בטיחות או עומדים בהסעות? לא לא לא, אין דבר כזה. מה קורה עם תקנות להסעה בטיחותית של ילדים עם מוגבלות מגיל שלוש ואילך? אתמול היה על זה דיון בוועדת החינוך של הכנסת. סוכם שאנחנו נכנסים לתקנות, להסדרה עם מרכז השלטון המקומי. עוד במושב הנוכחי של ועדת החינוך, אני מקווה שנספיק ונצליח להביא תקנות לאישור הוועדה, ולאחר מכן לחתימת השר. אנחנו יושבים על זה בצורה מאוד משמעותית, ואם הובן ממני שאנחנו לא עושים שום דבר בהיבט הבטיחותי, זאת טעות גדולה מאוד, כי אני אישית עולה על הסעות, נוסע עם תלמידים כל חודש, ואני מדבר עם הורים ואני מדבר עם ילדים ואני מדבר עם מנהלי בתי ספר, ואנחנו מוודאים איך קולטים את הילדים בבתי הספר. אנחנו עושים עבודה מאוד גדולה, למרות שזה לא בתחום אחריות, בנושא של טכנולוגיות להסעות. עם מובילאיי פיתחנו מערכת, שתזהה 360 מעלות מסביב לאוטובוס כדי שלא יידרס ילד, אז אנחנו באמת עושים הרבה מאוד. אני לא טענתי שלא, אני רק רציתי לדעת מה. אבל מה שאמרתי זה: חבר'ה, בסוף אני רוצה להגיד לך כמה ביקורות עשיתי. אני אקיים על זה דיון בוועדת המשנה ואני אזמין אותך, אני פשוט באתי לדיון בנושא הסעות תלמידים. הוא לא התכוון למה שחשבת שהוא התכוון. הוא אמר: אני לא התכוננתי, וזה הכול. יושב פה ראש המועצה האזורית שער הנגב לשעבר, שנפגשתי איתו, אמת או לא? באתי למועצה. איך קוראים לך אדוני ומה תפקידך?

יש מודל אמריקני, שכולנו מכירים מהסרטים. הוא מודל מצוין להסעות תלמידים. קודם כל הגעתי באיחור, וחשבתי שהגישו שתייה עם איזה חומר, לא הבנתי מה קרה. ממש כואב לי לשמוע גם את בועז וגם את שמעון מתלהטים כך. יש לנו עניין חשוב מדי ורציני מדי, גם חיי אדם, גם חינוך, גם תקציבים עצומים שנמצאים כאן. בואו נעשה את זה בצורה מכובדת, וכמובן נשמור על כבוד המקום. אם אני מבין נכון, הסוגיה היתה יכולה להידון בוועדת הכספים או בוועדת החינוך, אבל היא מגיעה הנה, משום שוועדת הכלכלה גם קיבלה פנייה, וגם אמורה לשמור על יציבות הענפים במשק הזה. אנחנו לא נביא מובילים בייבוא, כן? אין מכסים לפתוח. ירדן לא תשלח לנו את ההסעות. יש לנו נהגים משלנו, חברות משלנו, ואנחנו צריכים לדאוג שיקבלו את יומם באופן הגון. אני מכיר מהצד השני כראש רשות את הקושי הגדול לקבל את מה שמגיע, יש את האחוזים, אפילו לא מקבלים מלא, וגם את האחוזים עצמם לא שמעתי שמקבלים בדיוק את מה שצריך, אז זה נופל על הקופה של הרשויות. נוסף לזה, אם הבנתי נכון, לא הייתי ער לכך, יש סוגיה משפטית, שלא מאפשרת גם אם יגיע כסף להעביר אותו למי שנושא בנטל. אפשר לפתור את זה, זה מה שהסברתי. בסדר, אז איך להגיד? שמעתם את זה בביטנית מדוברת, עכשיו בשוסטרית מצויה, אנא מכם, כל אחד בתפקידו לעשות את שני הדברים שצריך לעשות: אחד, לזהות כמה כסף צריך להוסיף כדי לשלם באופן הגון על עבודה של אנשים, והדבר השני, לאפשר את המהלכים שצריכים לעשות כדי לעשות את ה-shifting הזה באופן חוקי. אני מבין את הקושי בוועדת מכרזים. צריך להתגבר על זה, ונתגבר כולנו ביחד. זה קל לפתרון. אני שמח שאתה אומר שבעוד שבועיים נבדוק ונבקר את המהלך.

אני אומר לכם את האמת, אנחנו נגיש בג"ץ נגד משרד ממשלתי ונגד הרשויות המקומיות, הוועדה תגיש, כי התפקיד שלכם זה לפתור את הבעיות האלה, ולא לנפנף עיניים למעלה מכל מיני סיבות. נמאס לנו מהעניין הזה, ולכם יש גם אמצעים, תנצלו אותם. תראה את הגיבורים הגדולים,

הם גיבורים עד שזה מגיע לבעיה. חברי הכנסת, אתם רוצים להגיד עוד משהו? אפשר בבקשה?

כי אתם באתם אנטי, אז אני בכלל לא רוצה לתת לכם לדבר. אבל אתה לא שמעת אותי. הישיבה הסתיימה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:11.